התרבות והספורט של כנסת ישראל בהצעת תקנות צער בלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול תרנגולות מטילות והחזקתן לצרכים חקלאיים),

הצטרף אלינו שר החקלאות עודד פורר, הוא גם היה נוכח בדיון הקודם בו דנו לעניין התקנות האלה. אכן זה אירוע היסטורי שאני מקווה שנצליח להגיע לקו הסיום. לקו הסיום נגיע, השאלה אם זה יקרה היום. כן. אנחנו עצרנו בסעיף 27(ב) ובעצם אנחנו שהתוספת היא ש"המנהל הכללי של המשרד רשאי לבקשת בעל הלול וכאן אנחנו מדברים כלובי הסוללה,

על ה-350 - במקרים מיוחדים ובהחלטה מנומקת בכתב, להאריך לעניין הלול נושא הבקשה, את המועד האמור לתקופה שיורה". אנחנו כאן בעצם מבטלים את כל התקנות. אין כאן שום מגבלה. הוא יכול להאריך את זה גם בעוד 10 שנים וגם בעוד 20 שנים. למה לא להגביל את זה נגיד לעוד תקופה של שנה אחת?

כאן אתם מאפשרים 3 שנים ממה שאמרנו אולי לתקופה של שנה, אז אנחנו ב-3 שנים, וכאן אתם מאפשרים למשרד לאשר שוב. למה זה לא מוגבל בזמן? אנחנו רוצים לסיים את העניין הזה עם כלובי הסוללה. אנחנו רוצים להאריך את זה בעוד שנה. סיכמנו על 3 פלוס אפשרות עד שנתיים. באישור מיוחד.

באישור מיוחד. מה המשמעות של אישור מיוחד? תוספת של עוד שנתיים. עד שנתיים. לכל היותר.

כרגע זה לא רשום כאן. רשום ללא הגבלה. יש הסכמים שלא מכבדים אותם? זה ההסכם.

רשום בהסכם 3 שנים ועוד שנתיים. עכשיו כבוד השר רוצה לשנות שיהיה ללולים הקטנים פחות? זה מפורט בהוראות. קודם כל, אני מבקשת לא להתפרץ. אמרנו, הרמת יד ואני נותנת זכות דיבור. דבר שני, להיפך, תיקנו את זה לכך שאין הגבלה של תקופה. אנחנו לא מוכנים לדבר כזה. לכן השר הבהיר שיש סיכומים לעניין שנתיים. לכן אנחנו מתקנים את הנוסח. שלא תעלה על שנתיים. שלא תעלה על שנתיים ובהוראה מנומקת על ידי המנכ"ל. אני ממשיכה. ראינו שהיו החרגות לגבי ההוראות שמתחילות להיכנס רק ב-2037. כאן יש הוראות שנכנסות כבר עכשיו לגבי ציוד בלול כלובים. 28.ציוד בלול כלובים בעל לול לא יחזיק תרנגולות מטילות בלול כלובים אלא אם כן קיימים, בכל תא,

מיתקני שתיה, מאחד או יותר מהסוגים האלה: טיפניות או כוסיות שמספרן אינו פחות מטיפנית או כוסית אחת לכל עשר תרנגולות מטילות, ובלבד שהטיפוניות או הכוסיות יהיו בכמות ובמיקום המאפשרים לכל תרנגולת מטילה גישה לשתי טיפניות או כוסיות לפחות. שקתות שאורכן, בסנטימטרים, אינו פחות מהמספר המתקבל ממכפלת מספר התרנגולות המטילות שבתא בשתים-עשרה. אבוסים שאורכם, בסנטימטרים, אינו פחות מהמספר המתקבל ממכפלת מספר התרנגולות המטילות שבתא בעשר. אם קיים בתא קן הטלה שרצפתו עשויה בטון או מתכת מצע מחומר בידוד תרמי הניתן לחיטוי או החלפה, המונח על רצפת קן ההטלה. בעל לול לא יחזיק תרנגולות מטילות בלול כלובים, בתא שיש בו מוטות עמידה, אלא בהתקיים התנאים האלה: המוטות מקבילים זה לזה. זה בתוך כלוב. זה כבר בתוך לול כלובים קיים, מ-30 ימים לאחר מועד הפרסום. אם יש. אם יש תא הטלה, אז. אם יש מוטות עמידה, אז. זה לא מחייב תא הטלה. זה לא תא הטלה,

אני רוצה להעיר על משהו אחר. לסעיף 27(ב). כתוב כאן שרשאי בעל הלול להחזיק תרנגולות מטילות בצפיפות הקיימת עד תום 3 שנים מהיום. זה חייב להיות רשאי בעל הלול לאכלס. יכול להיות שאחד המגדלים יאכלס חצי שנה לפני תום 3 השנים ואז לפי הפרשנות של הסעיף הזה, אחרי גידול של חצי שנה, הוא יצטרך להשמיד את הלהקה. או שהוא יצטרך לעשות את החשבון כשהוא מאכלס.

לא זו הכוונה. הכוונה היא לאכלס 3 שנים מהיום. אז אתה מוסיף עוד שנים. זאת הייתה שנה, האריכו אותה לשלוש שנים, מיום התחילה. צריך להתייחס לאורך הגידול. המשמעות היא שמי שיחליף עוד שנה, זהו. בפעם הבאה הוא יצטרך לאכלס בצפיפות אחרת. בהתחלה, בתקנות הראשונות היה כתוב שנה. בהתחלה דיברנו על 18 חודשים ואז הסכמנו להאריך את זה לעוד שלוש שנים עם עוד אופציה להארכה נוספת באישור המנכ"ל. זה היה הסיכום לגבי הסעיף הזה. להחזיק ולאכלס. מי שעוד שנתיים יאכלס את הלול, תהיה לו בשנה השנייה שלו. שייקח את זה בחשבון. האריכו משנה לחמש שנים. בעניין הזה, לקחנו את הסעיף הזה. הסכמנו להאריך משנה לשלוש. לא הסכמנו על שינוי הסעיף בלשון אחרת שלו. אמרנו שעל השלוש האלה גם הוספנו עוד שנתיים תוספת. זאת הייתה שנה ועכשיו באישור מנכ"לית זה יכול להגיע לחמש שנים במקום שנה. זה גם מה שסיכמנו. חבר'ה, מה שאני סיכמתי, אני עומד עליו. אני ממשיכה לגבי המוטות, רק אם יש מוטות. רוחב המוטות אינו פחות משני סנטימטרים ואורכם הכולל,

אינו פחות מהמספר המתקבל ממכפלת מספר התרנגולות המטילות שבתא בחמש-עשרה.

יש כאן התאמות בהוראות העונשין בגלל שזה שונה בלולים הקיימים. 29.הוראות מיוחדות לעניין עונשין יקראו את תקנה 20(א), לעניין לולי כלובים, כך: במקום פסקה (1) יבוא: אדם שהקים לול בניגוד לתקנה 3(א)". אחרי פסקה (1) יבוא: "(1א)אדם שהרחיב לול כלובים או הוסיף בו כלובים בניגוד לתקנה 25. (1ב)אדם שהכניס תרנגולות מטילות ללול כלובים אחרי יום י"ח בסיון התשפ"ט (1 ביוני 2029), בניגוד לתקנה 26". ה-2029 זה הותאם לשינוי התקופות? אני לא בטוחה.

צריך להתאים את זה. במקום פסקה (2) יבוא: "(2)בעל לול שאכלס מחדש לול שלא לפי התנאים המפורטים בתקנה 5(א)". במקום פסקה (3) יבוא: "(3)בעל לול שהכניס תרנגולות מטילות ללול שלא לפי התנאים המפורטים בתקנה 5(ב)(1) ו-(2)". במקום פסקה (4) יבוא: "(4)בעל לול שהחזיק תרנגולות מטילות בלול כלובים בצפיפות העולה על האמור בתקנה 27". במקום פסקה (5) יבוא: "(5)בעל לול שהחזיק תרנגולות מטילות בלול בלי שהתקיימו לעניין התשתיות והציוד שבו התנאים המפורטים בתקנה 7(א)(1),

ו-(7), (ג) ו-(ד)(3)". במקום פסקה (7) יבוא: "(7)בעל לול שהחזיק תרנגולות מטילות בלול הטלה בלי שהתקיימו לעניין התשתיות והציוד שבו התנאים המפורטים בתקנות 9(א)(1) ו-28". הערות. אם אפשר הבהרה לעניין המוטות וכל האבזור בלולי סוללות. לולים קיימים. נדרש או נדרש? מה הכוונה של המשרד? לפי מה שאני מבינה, ההוראות אומרות שאם יש שם מוטות, הם צריכים לעמוד בתנאים. אם יש בלול. לגבי הלולים הקיימים. אם יש אזור הטלה, גם הם צריכים לעמוד בתנאים האלה. אתה צריך לעמוד בתנאים. אם אין לך, אז אין לך. כי בחלק מהמקרים לא ניתן להוסיף את זה. חידוד לגבי מה שאלקבץ הזכיר כאן לגבי תקנה 27. אנחנו מדברים כאן על מחזור גידול. שלוש שנים עליהן דיברו כאן, אם היום שלוש שנים, יש כאלה שחל עליהם רק גידול אחד. גידול אחד הוא לא מידתי. אנחנו דיברנו על 15 שנים לעומת 3 שנים. חבר'ה, אני מבקש מכם להסתכל על החקלאים הקטנים. בין שנה לחמש שנים. לא גברתי. השנתיים הנוספות הן לשיקול דעת משרד החקלאות. אני מבקש כאן מחברי הכנסת ואני מבקש מאנשי המקצוע. על הכף כאן מונחת פרנסה של מגדלים. אנחנו לא גנבנו כלום ממדינת ישראל, אנחנו לא עשינו שום דבר רע. אנחנו רק ביקשנו מימון ואזורי גידול. גברתי, לתת לנו שלוש שנים ברוטו לעומת ה-15 שנים, זה עוול. זה עוול לא מידתי. אני מבקש מכם שוב לחשוב. אתם עכשיו בלחץ להצביע היום, אבל למה להצביע היום? אפשר להצביע ביום רביעי ולהגיע להסכמות. לשבת איתנו המגדלים הקטנים. איתנו לא ישבו. צחי, אם מישהו מסיים גידול מחזור עוד שנה, מישהו שעכשיו מאכלס או ב-30 הימים הקרובים ויש לו מחזור גידול של עוד שנתיים, יש לכם אפשרות לבוא ולעשות עוד מחזור גידול אחד עם אותן תרנגולות. במידה ומשרד החקלאות יראה לנכון להאריך עוד את התקופה הזו, אתה בעצם תקבל עוד שנתיים נוספות. לעניין הזה, אני חושבת שהגעתם להסכם מצוין עם השר. אם זה היה תלוי בי, אני הייתי מאפשרת שנה אחת ולא יותר מזה משום שאנחנו ראינו את המשמעות של כלובי סוללה. אנחנו כן רוצים שתצמחו ותפרחו אבל זה לא יכול לבוא על חשבון אותם בעלי חיים בצורה שבה הם גדלים היום בכלובי סוללה. חייבים לעדכן את אותם לולים שנבנו לפני 50 שנים. הכלוב הוא כלוב. הכלוב הקטן, הכלוב הגדול, מרחב המחיה הוא מרחב מחיה. אני רוצה לומר לך היכן הבעיה. אני רוצה לומר לך למה אני רוצה שישמעו אותנו. לא הקשיבו לנו וגם עכשיו לא מקשיבים לנו. מקיימים את הדיון הזה בלחץ ושר החקלאות לא סתם הגיע לכאן. יש כרגע מאות לולנים שהווטרינר מסרב לאכלס את הלולים שלהם בגלל שהם לא קיבלו היתרי בנייה. אותם לולים לא יכולים להיכנס למעגל הזה של שלוש השנים. חברים, יש כאן דברים לפתור. יש כאן לחץ בגלל שארגוני בעלי החיים לוחצים. אני מבקש מכם להמתין 48 שעות ולדבר איתנו. כמה חודשים הם לא מאכלסים. הם לא יודעים מתי הם יאכלסו. פתרו להם את הבעיה ונתנו להם לאכלס. התקנות האלה גוברות על האיגרת הווטרינרית. יש כאן בעיות שלא דיברו איתנו עליהן. אנחנו מדברים על אכלוס ב-350 סמ"ר. תחכו 48 שעות. מה יכול לקרות? חכו 48 שעות ושבו איתנו, אנשי המקצוע, אנשי משרד החקלאות. היו 12 שנים לשבת. אנחנו ישבנו עם כולם. התירוץ הזה של ה-12 שנים, זה לא היה תלוי בנו. מדינת ישראל לא קידמה את התקנות.

זה לא התפקיד שלנו. אני ממש מבקש ממך לגלות אחריות. אין לך שום דבר נגד החקלאים אבל הדיון הזה משום מה מתקיים בלחץ. אנחנו כבר יצאנו מהכנסת וחזרנו כי אמרו לנו שיש הצבעה. שבו איתנו, תנו לנו 48 שעות כדי שנפתור את הבעיה של הלולים הקטנים. יש אנשים, מאות אנשים, בלי אוכל להביא הביתה. שלא לדבר על מחירי התשומות. מאז אני בכנסת, זה הדיון ה-15 בנושא. זה יכול להיות גם דיון 100, זה לא משנה. יש כאן לחץ לא מידתי. יש כאן לחץ ואני גם אסביר למה. משום ש-12 שנים ממתינים לתקנות האלה. 12 שנים שלא חידשו את הלולים במדינת ישראל. 12 שנים שלולנים רוצים לבנות ולא יודעים אם מחר ההשקעה שלהם תיזרק לפח או לא. אנחנו רוצים לקבוע עכשיו נורמה. אנחנו רוצים לתת היום אופק כלכלי ללולנים שידעו היכן הם ישקיעו והיכן הכסף ייזרק לפח. זה מה שאנחנו קובעים היום. אני חושבת שלמי שכבר השקיע 15 שנים, זה די והותר. אני חושבת שכלובי סוללה שחלקם לא עודכנו במשך עשרות שנים, באמת הגיע הזמן. היה המון המון זמן. יש לכם את התקנות של הוצאת אותם לולי סוללה מתוך אזור המגורים החוצה. יש כאן המון בעיות שהיה צריך לפתור לאורך שנים. אנחנו מתחילים עכשיו הליך של יציבות ואופק כלכלי לחקלאים. זה מה שהולך לעבור. החלטנו שנעביר את זה היום. מילה אחת. למה אתה מתערב? אני מבקש רשות.

יהיה לכם זמן. השר, אתה רוצה לדבר לפני ההצבעה? אנחנו סיימנו היום. נשארה לנו ההצבעה. אני מדבר עכשיו על כל הענף הזה. הענף הזה עבר שנה מאוד מאוד לא פשוטה מכל הבחינות, גם כענף אצלנו במשרד כאשר אי הוודאות הייתה גדולה מאוד. גם עבורי זאת לא הייתה שנה קלה. זה לא קל להתעמת הרבה פעמים עם הנציגים של ארגוני החקלאים. לפעמים חשבו שאולי זה משהו שאני מחפש, אבל זה היה בדיוק הפוך. חיפשנו הסכם ואני שמח שהגענו להסכם שהוא הסכם טוב לשני הצדדים. אני חושב שבאמת הצלחנו למצות כאן התוויית דרך שהיא דרך חדשה לענף הזה בהרבה מאוד פרמטרים. אני רוצה קודם כל לומר תודה גם להנהגת הענף שיושבת כאן, שהבינה את גודל השעה וזו באמת גודל השעה. בסוף הדרך יש מספר לא מבוטל של משפחות - ולא משנה כמה משפחות - שמתפרנסות מהענף הזה, בין אם זה כחלק מלול קטן ובין אם זה לול גדול. צריך לייצר גם שם אופק ועשינו את זה. עשינו את זה בהסכם שהוא הסכם משולב. הוא כולל גם את התקנות שיעברו כאן בעזרת השם היום עוד מעט, הוא כולל גם את החקיקה שתעבור בוועדת הכלכלה והוא כולל גם צעדים שאנחנו נעשה במשרד החקלאות. אמרתי את זה ואני אומר את זה שוב. אחרי שנה יש הרבה מאוד חוסר אמון שצף על פני השטח. בכלל אני חושב שבמערכת הפוליטית יש הרבה חוסר אמון. אצלנו מילה זאת מילה. מה שסיכמנו, מרגע שסיכמנו, אני חותר ליישום ומילוי כל ההסכמות שאני הסכמתי, בין אם אני אוהב אותן ובין אם אני לא אוהב אותן. אם יש משהו שהסכמנו והתחייבנו עליו, אנחנו נקיים אותו. תאמינו לי שאני הופך את העולמות כדי שלוח הזמנים יהיה הקצר ביותר הניתן כדי ליישם את ההסכם הזה בדרך הקצרה ביותר. הענף הזה יוצא לדרך חדשה. היא לא פשוטה, יש אנשים שהדרך הזאת תהיה מאוד מאוד קשה להם, אבל משרד החקלאות נמצא שם גם בתמיכות שלו, גם בתקציבים שלו, גם בסיוע שלו וגם בהבנה שלו מצד אחד ומצד שני גם באמירה שאנחנו רצינו רפורמה, לא נוותר על רפורמה, תהיה כאן רפורמה שהיא יוצאת לדרך ונבצע אותה. אני רוצה להודות לכל מי שנגע בעניין הזה. כל הדברים שנאמרו, אני בטוח, אני לא יכול להגיד על משהו שנאמר כלפיי אלא אני יכול להגיד אם אני אמרתי משהו שפגע במישהו לאורך השנה הזאת ואני מראש מתנצל ואומר שעשיתי את זה לשם שמים ולטובת העניין. בהחלט זה רגע מרגש ואני באמת חושב שאנחנו מצליחים לעשות כאן משהו שהרבה מאוד שנים דיברו עליו והפעם הוא יוצא לדרך. הזדמנה לך ההזדמנות לעמוד בראשות הוועדה ולהעביר את התקנות האלה ואני חוזר ואומר, ואני אומר את זה גם לפרוטוקול, הן חלק אחד מתוך מכלול הסכמים שחתמנו שאת כולם אנחנו נקיים. תודה רבה לך כבוד שר החקלאות עודד פורר. אני חושבת שזה מאוד מרגש. אכן זה רגע היסטורי, אחרי 12 שנים אנחנו מעבירים את אותן תקנות של צער בעלי חיים. אני חושבת שבסך הכול עבודת הצוות כאן בין כל חברי הוועדה שפעם אחר פעם מגיעים לדיונים ומעלים את הנושאים שקשורים לעניין צער בעלי חיים, בסך הכול שיתוף פעולה באמת פורה ונהדר בינינו כקבוצה, כמי שאמונים על חוק צער בעלי חיים. אני חושבת שבסך הכול גם ההסכמים בהם נגעת יחד עם החקלאים הם מאוזנים. אם אף אחד לא יצא לגמרי מרוצה, זאת אומרת שכנראה הגעת לאיזושהי פשרה שהיא טובה והיא באמצע הדרך. בנימה זו אני רוצה להעלות את התקנות להצבעה. לא סגרנו את התקנה של הטמפרטורה. אנחנו משאירים את זה כפי שזה. אחרת נתכנס כאן לדיון מול משרד החקלאות בעניין הזה ולכן כרגע אנחנו משאירים את זה כמו שזה. אמרה יושבת הראש שבסוף לא כולם מרוצים. אפשר ללכת על הצעת משרד החקלאות. לא בטוח שלא כולם מרוצים.

יש כאלה שמאוד מרוצים על הפגיעה הקשה בנו החקלאים הקטנים. צחי, אני מבקשת. הפגיעה בנו החקלאים הקטנים לא תישכח, אדוני השר. לא יוצגנו כיאות במשא ומתן הזה. ברגע שיש הצבעות, לא נהוג להפריע. אחרי 12 שנים אני מעלה את התקנות להצבעה. מי מחברי הכנסת בעד? מי נגד? הצבעה אושר אני מכריזה על רוויזיה. אני נועלת את הדיון. תודה רבה לכולם. משרד החקלאות, תודה רבה. המגדלים, תודה רבה. הארגונים, תודה רבה. אני רוצה להודות גם לעובדי משרד החקלאות.

שעבדו לא מעט ותודה גם למשרד המשפטים על העבודה הקשה. תודה רבה.